תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 4 מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 4 נאומים בני דקה 4 עינת וילף (העצמאות): 4 אחמד

בזכות המראה שלה היא יכלה להסתובב חופשי בפולין ולמלא את השליחויות יום-יום, עד סיום המלחמה ב-1945. לובה הלכה לעולמה אתמול בגיל 85, ותיטמן מחר באדמת קיבוץ לוחמי-הגטאות,

לינדזי אדאריו על כך שנהגו בה שלא כשורה כשהיא חצתה את הגבול לישראל מעזה. כמה פעמים, רק לדעת,

היא ביקשה לא לעבור דרך מכונת החיפוש, כולם יודעים, שלוש פעמים החזירו אותה.

ולא לפי בקשתי.

כי עם ישראל לא יכול לדאוג לכל הפליטוּת בעולם. אנחנו הקשר היבשתי היחידי עם אפריקה, ומאתנו לירדן. שלא תהיה אי-הבנה.

ה-50,

לא היה מה שיש היום.

כן,

ה-50 בערך כמיליון יהודים. אז,

דרך אגב, היה צנע, שלא היה קל, אבל לא היו רעבים.

לעוני יש אופי גזעני, ולגזענות יש אופי של דיכוי חברתי. תודה רבה. חבר הכנסת מולה. אחריו, חבר הכנסת בן-ארי. נוציא את העוני מחוץ לחוק, אתה גם. הואיל ולא הצבעת, אז אתה הראשון בין, הצבעתי. אתה הצבעת, אבל לא נקלטה הצבעתך.

וכל העניין הזה הוא בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים". יוצא יעקב, וכשהוא יוצא כתוב "וילן שם כי בא השמש". היציאה לגלות היא סימן של הלילה, ולכן הסיומת של זה היא בפרשה

כי עלה השחר.

זמן הגאולה, בזמן שעם ישראל צריכים להיגאל. זה הזמן שלך להפסיק את המלחמה שלך עם מלאכו של עשיו. אתה חוזר לארץ-ישראל, פרשנות יפה. ועלו

שהרכבת צפרה והולך הרגל לא נענה לצפירתה. הוא פשוט כנראה נהנה, כדי שהוא ישכב בבית-החולים במצב אנוש. הוא לא נענה להפצרות, לצפירות של הרכבת:

אני מבקש שוב לשים את הגדרות

והכנסת אינה פטורה מהחובה לפקח על הרשות המבצעת ולדעת אם היא נערכת לאפשרות של שינויים כאלה בסביבותינו. תודה רבה. תודה

כמו רבים מחברינו בכנסת, הייתי הבוקר בכנס שדרות לחברה. אני מודה לך על ההחלטה להנהיג את המסורת

בנושא של הבטיחות בדרכים. אתמול בלילה הייתי בטקס האזכרה השנתי, שנכחו בו 300 איש שכולם שכלו את היקירים שלהם בתאונות דרכים. אדוני היושב-ראש, הם הדליקו נרות, הם הסריטו סרטים. ההורים של לי זיתוני, זיכרונה לברכה, עלו וסיפרו

הבורסה, אזור הסחר הבין-לאומי, כלומר,

הם גם ברמה הבין-לאומית. אני חושב שפושעים הסתובבו עם אותות כבוד בסדום ועמורה,

בבית-ג'ן. וראה זה פלא, אדוני היושב-ראש, אף אנטנה, לפי עדות ועדת תכנון ובנייה והמועצה המקומית וכל הגורמים, אין לה אישור להיות ממוקמת איפה שהיא

בבקשה, חבר הכנסת חנין, הבמה לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כמו רבים מחברי, גם אני היתה לי הזכות להשתתף בכנס שדרות היום. היה מרתק, מעניין. הייתי בכמה דיוני ועדות, גם

ממשלה מבולבלת, שפועלת בניגוד לאינטרס הלאומי שלנו, ואנחנו גם אפילו לא מצליחים להבין מה המדיניות שלה,

האם יש מישהו שרוצה ונמצא באולם? לא. השרה אורית נוקד, האם את רוצה

על מנת שיתאימו לאזרח הוותיק, ולעודד רכישת מכשור שיכול לעזור לנהג הוותיק ולהולך הרגל לצלוח את דרכם בשלווה. כמובן, בעיית תאונות הדרכים אינה נוגעת רק

ראשון הדוברים, חבר הכנסת

שאני מאוד מודה לו על ארגון היום הזה,

באמת, כינוס מרשים

ממוני תחבורה ברשויות המקומיות. התברר מהדיון שלמרות שיש חוזר מנכ"ל

רוב הרשויות המקומיות אין להן אפילו

הפתרון, לפתור את הבעיה, לראות, האם זאת תרבות הנהיגה? האם זה כל תהליך לימוד הרשיון? האם זה חינוך? האם זה תשתיות?

למה אותו נהג מהמגזר הערבי מעורב יותר מכל

אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, ידידי יושב-ראש הכנסת, מתחילת המדינה נהרגו בתאונות דרכים 31,263 איש.

יותר מבכל מערכות ישראל ביחד, גם פיגועי טרור, הכול ביחד.

דיבר חבר הכנסת חמד עמאר על המעורבות,

רוצה להראות לה איזה גבר הוא, מעלה את המהירות ל-160 בנתיבי-איילון. איזה סיכוי יהיה להם? איזה סיכוי למי שהם פוגשים ממול? לאופנוע שהם

נוסע. אין מפרדה, שני נתיבים, השמש קופחת, ובסופו של דבר התוצאות הן בלתי נמנעות. ואם אנחנו רק נסדיר את שני הכבישים האלה, תאמינו לי, עשרות אנשים חוזרים הביתה בשלום, רק

הכנסת נותנת מכונית בלי חיישני רוורס. אז קודם כול הלכתי, השקעתי, איך אומרים? יאללה, לטובת הכנסת 400 שקל. אחר כך ראיתי שאם אתה הולך לדואר,

אתה מקבל

רוצה לציין בחיוב ולטובה את התנופה של סלילת מחלפים וכבישים ואת המאמצים שעושה משרד התחבורה. העניין של תחבורה זמינה ולחסוך בחיי אדם כתוצאה מתאונות דרכים, זה נושא שחוצה דעות ומפלגות והשתייכויות למיניהן, ולכן אני יכול רק לברך על התנופה

שיהיה מאוחר מדי. והדברים האלה לא באים בעלמא, זאת אומרת זה לא במקרה. אני מניח

בהעלאת תקציב המשרד שלו והשירותים הנלווים, כולל הרשות לבטיחות בדרכים, כך היא נקראת.

שימשתי עד לפני כמה חודשים כיושב-ראש הוועדה, ועדת הכנסת למלחמה בסמים. אני לא יכול להבין, באמת לא יכול

זה קרוב ל-50, 50 ומשהו בני-אדם. למדוד את זה במונחים של כסף זה אסון, אבל לשלם כסף בשביל לחסוך את האסון,

ועוד איך כן.

אם אתה מצופף, גם אם זה רכבים חדשים ויותר אמינים, אם אתה מצופף ומצופף ומצופף, התוצאה תבוא לידי ביטוי בפקקים ובלחצים ובתאונות וכו' וכו'. אני מזמן, אדוני השר, אומר שאחד הכלים למאבק בתאונות הדרכים, וזה רלוונטי לגבי הציבור הערבי, לא נמצא

מהנפגעים בתאונות הדרכים הם ערבים,

36% מההרוגים הם ערבים.

זה משהו שצריך לזעוק

אם מישהו מרגיש טוב שהוא מפלה ערבים בגלל גישות פוליטיות גזעניות,

לא. אנחנו לא כל כך הגבלנו בזמן,

אדוני היושב-ראש,

אין מזרזין אלא למזורזין.

כן.

עוצמות נפש ויכולת

מי ייתן שהשם ייתן לך כוח להמשיך,

סגן יושב-ראש הכנסת, אתה עוסק בהצלת נפשות,

זה הדבר החשוב ביותר, שבאמת חוצה מחנות, וכל העם היושב בציון מתפלל להצלחתך בנושא הזה וגם

וגם בכמות הכספים המושקעים בתשתיות ובכבישים,

שאתה, השר כץ, כשאתה תתקדם בתפקידיך, אחרי שהצלחת כל כך ותגיע להיות לימים בתפקידים אחרים,

יום שאדם מגיע הביתה הוא צריך

הכביש הזה הוא כביש לא מסודר, הוא נעשה לפי כביש האבות, לפי הוואדיות, כמו שאברהם אבינו הלך בין ירושלים לשכם או בין ירושלים לחברון, הציר כמעט לא השתנה.

85%. 85%. אני חישבתי את כל השנים ביחד, בשנה שעברה ולפניה, ולפעמים הגיע עד 90%, אבל בממוצע, ב-15 השנים האחרונות זה מעל 80%, 85%. כל הדברים

כאן מאמץ מיוחד, כי אנחנו יודעים שפה הבעיה היא הרבה יותר חמורה מבכל מקום אחר. זה ההיגיון הבריא, זה הטיפול הנכון, ואני חושב שיהיה אפשר להשיג שיפור ארצי בתוצאות של פחות תאונות

את הפרס, איך אסון אישי, שקרה להם באופן אישי, הם הפכו את האסון הזה לפעילות, למפעל חיים, לפעילות ציבורית, להעניק לאחרים, לחנך אחרים כדי למנוע, המסר שהם

זה קורה אצל מבוגרים, זה קורה אצל נוער וזה קורה אצל כולנו.

שמצד אחד לסכן חיים, והחשיבות של שמירת ערך החיים, ואנחנו לא עושים את

שני אנחנו רואים את הזלזול. אם כך, זה אומר רק דבר אחד,

אבל מקטנות להכניס ולהשריש את הנושא הזה,

באמת יכול להביא תפיסה אחרת, התנהלות אחרת,

אם מהגלגלים ואם מהכביש בירידה הקשה שהיתה שם, מייד הם היו מגיעים, מכיוון שהם ידעו שלא בגלל שהמקום נהיה לפני הפס ואחרי הפס, אלא בגלל שאז אפשר היה לתפוס את האנשים.

שמבקשים למסד את תפקיד דובר העירייה, לתת לו סמכויות. דובר העירייה ודברי הסבר

הוא צריך להיות, לא רק ראש העיר צריך דווקא לתת לו הנחיות, ולאו דווקא הפקידים, וגם התושבים. לתת לו סמכויות, לא רק לתת לו תפקיד,

בגלל חשיבות הנושא אנחנו ניתן גם לך לדבר. בבקשה,

כבוד היושב-ראש, כבוד השרים וחברי חברי הכנסת, אני מצטרפת כמובן לברכות חברי לך,

של מודלים פיננסיים חדשים. יש היום בעולם יותר ויותר חשיבה על איך

מזיק מאנשים שברגע האחרון הבינו שהם עשו טעות, פונים למקום אחר,

לרדת בכביש אחר, לשנות כיוון. בקיצור, ממש מבקשת,

עבודה נעשית שם, או מה שעכשיו הולך בכביש 6, אז באמת כל הכבוד, ותודה רבה, ותמשיך לעשות את זה. אני מאוד מקווה שהעניין הזה

היא מאוד מאוד לא טובה, אם אני משווה אותה עם תרבות הנהיגה באירופה, מה שאמרה חברת הכנסת עינת

לי גם כן יצא לשכור רכב ולנסוע בכמה מדינות באירופה, זו ממש תרבות נהיגה אחרת. משום

לא מספיקים.

מאחר שברור

בתווך יש חוסר גדול לנהג

זה נורא שיש הרוג, זה טוב שיש דיווח. זה מגביר את המודעות. בסוף התחרות היא על המודעות של הנהג, על אותם שברירי שניות של מה הוא עושה: האם הוא מתרשל?

האם הוא נוסע כשהוא רדום? האם הוא נוסע כשהוא

איך מונעים הארכת כביש צפונה ודרומה. כל מה שהם לא רצו אף פעם והצלחנו לכפות, אם לא דרך שר האוצר, דרך טרכטנברג, אם לא דרך ההוא, דרך המשבר הכלכלי. תמיד פתאום יש

והטמעת אמצעים טכנולוגיים שמתריעים לימין ולשמאל ולפנים והולכי רגל, וצריך להטמיע אותם,

שחייבים לעשות אותם ביחד. זה אכיפה

שהוא בטוח ושזה אפשרי לגבות סתם כספים.

הזהירו אותי: יגידו שבגללך יש תאונות. אני רוצה להגיד לכם: לא, בטוח לא יתגברו שם התאונות בכבישים האלה. אמרתי לכם איפה היא הבעיה בעיקר. איפה שאפשר, אנחנו לא

זה לא אומר שצריך להפסיק את העשייה, צריך לתת מוטיבציה להמשיך עוד

ואפילו, חבר הכנסת בילסקי, שעברת אגף

הזה. ואני אומר את האמת, אם אומרים שהחיים יותר חשובים מהכול, אז בעניין הזה אני לא רואה דרך להתנגד למי שבא, ובא לשירות אזרחי ועובד בתוך הציבור שלו כדי להציל חיים. זה דבר לדעתי,

, למעלה מ-110 מיליון הלכו ליישובים לא-יהודיים. למה? כי שם צריך לעשות את תשתיות הבטיחות, אם זה תמרור,

ומצפים שתמשיך בתוכנית שלך,

המציעים, כמובן, נרשמו. כמו כן, דברי כבוד השר.

הכושר החדש, שחנכנו בכנסת בשנת 2005,

את יום הסוכרת הבין-לאומי.

שדאגה ממש להצלחת היום הזה, יחד עם המרפאה של הכנסת, ואת כל מי שתרם להצלחת היום הזה. אני מצטרף לברכות, בתוספת ברכה לרופא הכנסת.

10% מהם סוג 1 ו-90% זה סוג 2. אבל אני מניח שהמספרים הם הרבה גדולים והרבה יותר חמורים, כי יש הרבה חולים, חולי סוכרת,

שלא מגיעים בכלל לכלל אבחון. אבל מצד שני אני אומר שבמדינות

הסוכר. כנראה העוני הוא גם כן איזה, כאשר יש הבדלים חברתיים, אז האנשים האלה נהיים באמת חולים סוכרתיים. היות שאין לי הרבה זמן אני רוצה לגעת בכמה דברים שלא רציתי להלאות בהם את

השני זה ההיגיינה הגופנית. יש הרבה דברים שאנחנו מגיעים אליהם במחלות קשות, כמו קטיעות

את התרופות האלה בצורה מסובסדת. כדאי שהמדינה תשכיל לעשות את הדברים

תודה רבה לאדוני.

אני רוצה להודות שהרפואה נכשלה בטיפול בסוכרת. עדיין לא המציאו, אנחנו מטפלים בזה כמו,

אבל עם כל תופעות הלוואי, לצערי הרב

הישראלי, מספר זה כולל כ-400,000 חולי סוכרת מאובחנים, גברתי השרה, ועוד 300,000 חולי סוכרת סמויים, שלא אובחנו עדיין,

לשם השוואה, לפני כתשע שנים, בשנת 1999, היו בישראל כ-300,000 חולי סוכרת, כלומר, גידול של 130% במשך תשע שנים.

למשל, אנחנו זוכרים את HIV, צהבת ואחרות. זאת אומרת, אפשר לומר ש-260 מיליון אנשים בעולם חולים כיום בסוכרת. כפי שאמר חבר הכנסת ד"ר עפו

לא קוראים לי עפו אגבאריה, כנראה. רבותי, חברה נהנתנית שמצד אחד, בחברת החשמל, ברשות שדות התעופה, גילדות שמרוויחות הון כסף ומעסיקות עובדי קבלן,

בין 20,000 ל-30,000 שקלים,

לדעת,

סוכר, ואין עליו החותמת של האגודה הישראלית לסוכרת, הוא לא בהכרח מוצר שמתאים לחולי סוכרת. כלומר, הרבה אנשים נופלים בטעות הזאת,

אני חושב שצריך מחשבה, חבר הכנסת מולה, אנחנו צריכים לחשוב בכנסת, לשבור את הראש איך לגרום לכך שהמחירים של מוצרים בריאותיים יהיו זולים יותר, וכשיש רצון וחושבים על בעיה, מוצאים את הפתרון. אנחנו לא רוצים לזעזע את העולם מבחינת סדרי שוק, זה פשוט מאוד, צריך סבסוד של הממשלה. יכול להיות שיש דרכים אחרות, אני לא

תשכיל אותנו בבקשה בנושא הסוכרת. אחרון הדוברים.

כבוד השרה תשיב בשם שר הבריאות. בבקשה. רק לראות אותו זה מעלה סוכר.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 אני קודם כול רוצה להודות

שלי התחלנו לשים לב יותר לכל הדברים האלה, ומסתבר שגם אצלי במשפחה היום זה כבר לא רק מהצד של אמא אלא גם מהצד של

ובוקר אחד,

וזה מגיע לדוד ומגיע קצת לאבא ולדוד

חבר אישי שלי, חבר קרוב שהלך לעולמו לפני למעלה משנה ממחלת הסוכרת,

אני מניח שיש כאן לא מעט חברים שמכירים אותו. אותי באופן אישי הוא הריץ לכנסת בפעם

זאת, חל שיפור רב בטיפול בחולי הסוכרת בישראל. הנושא הזה עבר שדרוג בשנתיים האחרונות. משרד הבריאות, בהיותו ער למגפת ההשמנה והסוכרת, פעל ופועל בכמה מישורים, חבל שחבר הכנסת בן-ארי איננו, אז הייתי אולי

להערכה מקיפה של מצבו, כולל בדיקת רמת האיזון באשפוז, וכן הוא יוזם סטנדרטיזציה של איזון הסוכרת. אני רוצה לציין שיש ירידה של כ-30% במקרי העיוורון

-החולים. בתחום סוכרת סוג 1,

ישראל היא מהבודדות בעולם שבה כל ילד שסובל מסוכרת נעורים זכאי לטיפול במשאבת אינסולין, ולפי שיפוט הרופא הוא

ציון היום הבין-לאומי לזכויות הילד. בטרם נזמין את המציע הראשון, חבר הכנסת זבולון אורלב,

חברי חברי הכנסת, אנו מציינים היום את יום זכויות

אלימות כלפי ילד, ובכללם גם אלימות בתוך המשפחה, הילד ייחקר על-ידי חוקרי ילדים שהוכשרו במיוחד לשם כך. אולם במשך זמן רב מדי התמודדנו עם בעיה

חברי, חברות וחברי הכנסת, מכובדי השר, בבדיקות שאנחנו חוזרים ועושים באשר למצב זכויות הילד במדינת ישראל, עולה תמונה מאוד מאוד בעייתית.

מדינת ישראל אישרה ואשררה את האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד לפני 20 שנה, ב-20 בנובמבר,

בשונה ממרבית מדינות העולם, היא נמנעת מלעגן את האמנה הזו בחוק.

שילדים אינם יכולים לתבוע את זכויותיהם מבחינה משפטית, אלא אנחנו נשארים ברמת ההצהרה בלבד. טוב שאשררו, אבל עדיין הזכויות האלה אינן מעוגנות בחוק. בבדיקות שעשינו, אני אקח רק משרד ממשלתי אחד, שהוא משרד ראש הממשלה, בהתייחס לסעיף 4 באמנה, שבו יש הצהרה כללית שהמדינות החברות ינקטו צעדים נאותים תחיקתיים, מינהלתיים או אחרים, למימוש הזכויות המוכרות באמנה זו. אתה מצפה שיהיה גוף אחד מרכזי במדינת ישראל שיהיה לו המידע כולו, שהוא יהיה שולחן עגול לכל הגורמים הממשלתיים העוסקים בזכויות הילד. אני לא יודע אם זה לברכה או לקללה, אבל יש לפחות שישה משרדי ממשלה שקשורים בשלומו של הילד,

רווחה,

פנים, ביטחון פנים, משרד המשפטים, משרד התקשורת כהגנה על תכנים מזיקים, ועוד ועוד, אבל אין שום מסגרת שמביאה את כל משרדי הממשלה לשבת ליד שולחן אחד. אין גם גיבוש של אסטרטגיה לאומית ליישום האמנה. אין מנגנון, כפי שאמרתי, מנגנון ממשלתי מחייב לתאם בין הגורמים. אין מערכת ממשלתית שאוספת את הנתונים. אנחנו עכשיו חוזרים מישיבת הוועדה בשדרות, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואנוכי, שדנה בטיפול משרדי הממשלה בקטינים שהם הפוגעים מינית בקטינים אחרים. ומתברר שאין למדינת ישראל נתונים, ואם כבר יש נתונים, אלה נתונים של עמותות שונות. אין גם מערכת מחקר מסודרת, כי כל אחד מסתכל על הזווית, אין גם ידיעה כמה תקציבים מדינת ישראל מקציבה על מנת לקדם את זכויותיהם של הילדים. ועדיין ההמלצה העיקרית של ועדת-רוטלוי, שהוקמה לפני כ-12 שנה כמדומני, שהציעה שורה ארוכה של חוקים על מנת לעגן את הזכות הבסיסית של טובת הילד, שטובת הילד, בכל מקרה שילד מעורב וצריכים לקבל החלטות, טובת הילד היא שתוביל, גם החוק הזה טרם נחקק. אשר על כן, ההצעה המתגבשת היא, אדוני היושב-ראש, שהגיע הזמן להקים במדינת ישראל את נציבות זכויות הילד כמסגרת ממשלתית, בדומה לנציבות הזכויות והשוויון של אנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים, שתהיה מסגרת אחת מחייבת, ממשלתית, בלי מנגנונים חדשים, שלא תיקח סמכויות ממשרדי הממשלה, אבל יהיה מישהו שיפקח, שיתאם, שירכז את הנתונים, שיעשה סדר במחקרים שעושים. לפעמים שני משרדים עושים את אותו דבר, ולפעמים שני המשרדים, אף אחד לא עושה כלום, כי כל אחד סומך על השני. ואיפה היא תהיה, אמרת, אדוני? איפה היא תהיה, אני עדיין לא ראש הממשלה, אבל היא יכולה להיות במשרד ראש הממשלה, היא יכולה להיות במשרד המשפטים. מבחינתי כל משרד הוא משרד ראוי, רק לא משרדים מבצעים. ברגע שהמשרד הוא מבצע, או חינוך או רווחה או בריאות, מתחילים לעלות כל מיני אינטרסים. היום גם הזכירה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס בשדרות, שיש חוק שחייב את המדינה להקים שישה מרכזי הגנה לילדים. אבל במרכזים האלה יש שותפויות בין משרדים. אז אתה יודע כמה מרכזים הוקמו עד היום?

כי המרכזים, טוב, אנחנו נוסיף לך, אדוני, עוד דקה.

המרכזים הם באחריות משרד הרווחה, אבל משרד הבריאות צריך לתת לשם תקן של רופא. אז הוא אומר: מה, אני אתן תקן כדי שלמשרד הרווחה, שמשרד הרווחה ייתן את התקן. שותפות זה בעיה בדרך כלל.

ואין גורם ממשלתי אחד.

אנחנו חושבים שהפרויקט החשוב לשנה הקרובה הוא הקמת נציבות זכויות הילד, שתמלא את כל התפקידים כפי שהאמנה הטילה עליה. אנחנו קיימנו הידברות מאוד טובה וחיובית עם המנכ"לים של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר. אני רוצה לשבח את מנכ"ל משרד המשפטים, שלקח על עצמו את ההובלה. אנחנו גם נגיש כנראה הצעת חוק פרטית, חברי הוועדה לזכויות הילד, שהלשכה המשפטית מגבשת אותה, ואני מקווה מאוד שנוכל לבשר,

בשנה הקרובה שעשינו משהו, צעד חשוב, לקידום זכויות הילד במדינת ישראל.

תודה לאדוני. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת פרופסור אריה אלדד, אני רואה שהוא לא נמצא. אחריו, חברת הכנסת עינת וילף. בבקשה, אדוני, חמש דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, היום במסגרת כנס שדרות הזדמן לי להיפגש עם קבוצה של תלמידי תיכון בחטיבת-ביניים, וילד מקסים ונבון בשם גפן שאל אותי, כמייצג של הכנסת, מדוע חינוך חינם במדינת ישראל איננו חינם. וכיוון ששאלה כל כך מורכבת רק ילד יודע לשאול, אני אמרתי לו שאת השאלה אני לוקח, ואני מבטיח לו להעלות אותה בפני הכנסת ובפני הפורום המכובד הזה, ואולי השר בגין ידע לענות לנו על השאלה מדוע חינוך חינם איננו חינם בישראל. עמיתי חברי הכנסת, יום נושאי בכנסת איננו יום של טקס. אני שמח, אדוני השר בגין, שאתה משיב לנו, כי יש לי טענות כלפי הממשלה לגבי התייחסותה ליום הנושאי הזה, וליתר דיוק, לוועדת השרים לענייני חקיקה לגבי התייחסותה ליום הזה. אנחנו בכנסת הנהגנו, בקדנציה הקודמת, מסורת שעל-פיה היום הנושאי איננו יום של נאומים. מרכזו של היום הנושאי הוא בניסיון של חברי הכנסת להגיע עם הממשלה להסכמה על חקיקה קונקרטית בעניינים שנוגעים ליום הנושאי המסוים. המרכז וגולת הכותרת של היום הנושאי זה כאשר אנחנו מצליחים להגיע עם הממשלה, ולפעמים זה קורה, להסכמה, אם זה בנושאים סביבתיים או חברתיים או בענייני ילדים. ולכן, ניתנת לנו אפשרות להביא בפני ועדת השרים לחקיקה רשימה של הצעות חוק במכסה מיוחדת, ואם במקרה אנחנו מצליחים לשכנע את ועדת השרים לענייני חקיקה, אז אותה הצעת חוק מגיעה לכאן, ואנחנו מעבירים אותה כחלק אופרטיבי של היום הנושאי שאנחנו מקיימים בכנסת. לצערי הגדול, אני שמעתי, ושמעתי בהרבה מאוד צער, ואני חושב שגם נשיאות הכנסת צריכה להידרש לנושא הזה, אדוני היושב-ראש, ואנא תעביר את המסר הזה לנשיאות, שוועדת השרים לענייני חקיקה בחרה הפעם בכלל לא לדון בכל ההצעות שחברי הכנסת ביקשו להעלות לקראת יום הילד, לא שדנו והחליטו לא לקבל אותן מחמת ויכוח ענייני כזה או אחר עם ההצעות, אלא מחמת העומס בעבודת הוועדה החליטו שיום הילד יכול לחכות לשנה הבאה. אני רוצה לומר לך, היות שפנית אלי בעניין הזה, שאנחנו בנשיאות דנו בזה, והיתה מחאה. גם בהנהלת הקואליציה. היתה מחאה. חברת הכנסת אבקסיס נמצאת כאן, סגנית יושב-ראש הכנסת,

אנחנו מחינו על זה מחאה קשה, והיתה תרעומת בנשיאות בעניין הזה, והנה הראיה שחברת הכנסת אבקסיס מאשרת את הדברים שלי, כך שאנחנו קלענו לדעת חכמים. אני שמח שגם אני קלעתי לדעת חכמים. אם יורשה לי, אדוני היושב-ראש.

מחאה, מחאה, אבל אני מבקש לענות באופן כללי. אני חושב שאמרתי זאת פעם אחת לפחות מעל הדוכן: מה שדורש הסדרה יותר עמוקה ויותר רחבה הוא הכמות העצומה, שאין לה אח ורע, אם כבוד השר רוצה מהצד למיקרופון, לפרוטוקול. זה לא כל כך חשוב. ישמעו אותך יותר טוב, אדוני השר. אני חושב ששומעים אותי. שלומית, שומעים אותי? שלומית מסתדרת. בני, לא שומעים טוב. תיגש למיקרופון. כבוד השר, אנחנו שומעים אותך, אבל הפרוטוקול לא שומע אותך. כשאומרים לו "כבוד השר"

אני יכול להבין את הטרוניה, וגם את המחאה, אבל אני חושב שצריך לדון בנשיאות הכנסת, בשיתוף עם מזכירות הממשלה, בקושי הרב הנובע מעומס שאין לו אח ורע בעולם של חקיקה פרטית. בעשור האחרון הוגשו בכנסת ישראל, על-פי זיכרוני, כ-11,000 הצעות חוק פרטיות. במדינה השנייה, אינני זוכר בדייקנות, אני חושב שבסקנדינביה, באותו עשור הגישו כ-1,000 הצעות חוק פרטיות, ומדינות אחרות, בדמוקרטיות פרלמנטריות, הגישו עוד פחות, מאות אחדות. אז צריך סוף-סוף להסדיר את העניין הזה ואת המכסות. זה לא מקשה רק על השרים ומותיר דקות מעטות, אכן, לדיון בכל הצעה. קודם כול, זה מקשה על הפקידות ועל משרדי הממשלה. ניסיתי להביא מזור מסוים לעניין הזה במושב הקודם, ולא לגמרי צלח בידי. אז אני מבקש את ההערה הזאת, שאני בהחלט מבין אותה, לשקול בהקשר הרחב יותר.

תודה לאדוני השר. בבקשה, ממשיכים. חבר הכנסת חנין, מחזירים לך את הזמן שלך. תודה רבה, אדוני. אני רק אתייחס לדבריו של השר.

שחבל שהקורבן של הדבר הזה יהיה הימים הנושאיים בכנסת. זה אירוע חשוב, וראוי למצוא פתרון לעניין ולהקדיש לפחות זמן מסוים, שעה, אני לא אומר את כל היום. הקואליציה, פתרון שתהיה מכסה וכל הקודם זוכה בעצם. מצוין, זה רעיון יפה.

בבקשה, אדוני. אדוני השר, לעניין החקיקה הפרטית, אתה יודע? בלי חקיקה פרטית היינו היום בישראל בלי חוק אוויר נקי, ובלי חוק המזהם משלם, ובלי חוק האכיפה הסביבתית, ובלי חוק הגנת הכינרת. ואני מזכיר רק חוקים שאני הייתי קשור אליהם. אם חבר הכנסת אורלב היה פה על הדוכן הוא היה מספר לך על עוד רשימה ארוכה של חוקים חשובים שלא היו בספר החוקים שלנו אם לא היתה חקיקה פרטית, לצערי.

כדאי להביא גם את הדברים האלה: מתוך 3,000 הצעות חוק שהוגשו עד עכשיו,

אולי נחקקו 100 או 200. צריך להביא את זה בחשבון, תודה רבה. בבקשה, אדוני. ההצעות האלה שמתקבלות, התמונה ברורה, כבוד השר. מיוזמותיהם, התמונה ברורה. גם אתה צודק וגם אנחנו צודקים. בבקשה.

בים של הצעות חוק,

כפי שאומרים אצלנו, הן הצעות צחוק.

תודה, אדוני היושב-ראש.

בקצרה,

ברשותך, אסקור שני נושאים שביקשתי לקדם בהצעות חוק, ואני מקווה שהם יזכו לטיפול בהמשך הדרך. הצעת חוק אחת עוסקת בביטוח בריאות ממלכתי לילדים שאינם תושבים, למשל ילדים של עובדים זרים. יש היום מנגנון שמאשר להם איזשהו טיפול באמצעות הסדר מיוחד, דרך קופת-חולים "מאוחדת", אבל זה מין דרך עקיפין לא ראויה, לא נכונה, לא ממלכתית. המדינה לא נותנת תשובה והיא מגלגלת את זה בדרך לא דרך. בסופו של דבר, זה לא צודק,

זה מטיל אחריות על הילד, וזה גם יותר יקר, בסופו של דבר, כי אם ילד לא מטופל בזמן הוא מגיע לבית-חולים, ואז בכל מקרה צריך לטפל בו, אז זה גם עולה יותר כסף. אתה מציע תיקון חקיקה לחוק בריאות ממלכתי לילדים שהם אינם, שהם אינם תושבים. העיקרון הזה היום קיים לגבי מערכת החינוך. הרי במערכת החינוך שלנו כל ילד שנמצא בישראל, בלי קשר לשאלה אם הוריו עובדים זרים, לא עובדים זרים, זוכה לטיפול. כמו חינוך, גם בריאות, הייתי אומר אפילו לפני חינוך. בריאות אפילו יותר חשוב מחינוך.

זה נורא מעט כסף, כי ילדים בדרך כלל הם לא כל כך חולים, ואם נותנים להם טיפול, ונותנים להם את הטיפול המתאים, המצב שלהם לא מסתבך, זה לא עולה כל כך הרבה. זו הצעת חוק אחת שביקשתי להביא בפני ועדת השרים. הצעת חוק שנייה, שעוסקת בייצוג ילדים ונוער בהליכים אזרחיים, היא חלק מהמלצות הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט, אותה ועדה שבראשותה עמדה השופטת סביונה רוטלוי. החוק הזה עוסק בזכותם של ילדים לייצוג בהליך משפטי. בדרך כלל ההורים מייצגים את הילדים, וזה מצוין. יש מצבים שבהם ההורים לא יכולים לייצג את הילדים, אם מכיוון שיש בעיה במשפחה, או לפעמים האינטרסים נוגדים, או ההורים לא מסוגלים לייצג את טובת הילד כפי שצריך. ייצוג בהליך משפטי הוא זכות יסודית, וילד לא מסוגל לייצג את עצמו, עם כל הכבוד והיכולות של ילדים. לכן, הוועדה, תודה רבה לך, אדוני.

לכן הוועדה גיבשה הצעה מאוד מאוד מאוזנת, מדויקת, חכמה, שקולה, שאני מקווה שתגיע לוועדת השרים לדיון ענייני, כדי שנוכל באמת לבחון אותה לגופה, ולא בגלל שיקולים של חוסר זמן, תודה רבה. היא תיפול קורבן. תודה רבה, אדוני.

בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת חנין זועבי. חמש דקות בבקשה.

כבוד היושב-ראש, השר וחברי חברי הכנסת, האמנה בדבר זכויות הילד מתייחסת למגוון רחב מאוד של נושאים, החל מחינוך, בריאות וייצוג. אין ספק שהיא משנה, בתחומים מסוימים, סדרי עולם, ובסך הכול טוב שכך. מבחינתנו, היום במדינת ישראל אנחנו נמצאים עם שני נושאים נפיצים ביחס לאמנה, כאלה שגם במשך השנים הקשו על אימוצה באופן מלא כחוק. הנושא הראשון הוא בעצם כל המבנה המשפחתי: האחריות של שני ההורים ביחס לילד, מהי טובת הילד ביחס לשני הוריו, מי נחשב אוטומטית כהורה הרצוי יותר לילד, איך אנחנו מתייחסים למבנה המשפחה, איך אנחנו מכריחים את ההורים לפעול לטובת הילד ובאיזו מידה הדבר גם דורש מהם הקרבה, ועל איזה צד, הגברים או הנשים, אנחנו מטילים את העול הגדול יותר. כמו שכולנו יודעים, ועדת-שניט, שבמובן מסוים עוסקת בלהסדיר את הדברים האלה ברוח האמנה בדבר זכויות הילד, נמצאת כבר בשלב שהמלצותיה ברורות, והיא חוששת לומר אותן בשל האווירה הנפיצה בנושא כל כך רגיש זה. חשוב שנדע שזה אחד הנושאים הגדולים, וכדי להביא אותו לסדר-היום הוא הופך סדרי עולם, וזה אחד ההיבטים של אימוץ האמנה בדבר זכויות הילד. הדבר השני הוא בעצם שאלת האפליה של ילדים, ובמיוחד האפליה של ילדים במוסדות חינוך. זהו סעיף מרכזי שהיה תמיד בחוק חינוך חובה, הועבר לחוק זכויות התלמיד והורחב שם, והוא חוק שבפועל, עד היום, עדיין לא מיושם. אנחנו נמצאים במצב נפיץ מאוד ביחס לבתי-ספר ששייכים למה שמכונה המוכר שאינו רשמי, בתי-ספר שעדיין ממומנים בכספי מדינת ישראל, ברוב המכריע, לפעמים לגמרי, אבל מתנהגים באופן עצמאי ומרשים לעצמם להפלות תלמידים על רקע מזעזע של הגדרות של מזרחי ואשכנזי וספרדי. ואני חייבת להגיד דבר אחד, במיוחד אם יצוין, לחברה החרדית: בעיני זו בושה שבמדינת ישראל היום אפילו יודעים, עבור ילדים כבר, מי ספרדי, מי אשכנזי ומי מזרחי. הרי היום במדינת ישראל ילדים בבתי-הספר כבר לא יודעים מי הוא מה, כולם כבר מעורבבים. זה שיש עוד חברה שמתעקשת לשמר את ההבדלים האלה, בעיני דבר מחפיר ומביש. ולא רק שההבדלים האלה משתמרים, עוד על רקע ההבדלים האלה פשוט מפלים. ילדות נמצאות בבית, בתי-ספר מסרבים לקבל אותן על רקע של מכסות. ולכן אני חושבת שלא רק שיש לנו חוקים בנושא הזה, צריך לא רק שהחוקים יהיו יותר חזקים, גם שתהיה אכיפה. בסופו של דבר, מדינת ישראל צריכה לתת את הכסף שלה יחד עם ערכים, ומדינת ישראל צריכה להבהיר שהיא לא תיתן כסף לבתי-ספר שמפלים תלמידים, בשום צורה שהיא, על שום רקע שהוא. זה דבר שאסור לו שיתקיים. כן מאמצים את האמנה, לא מאמצים את האמנה,

שכסף במדינת ישראל למוסדות חינוך ילך חד-משמעית עם ערכים של אי-אפליה.

תודה רבה. חברת הכנסת חנין זועבי,

חמש דקות בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אמנת זכויות הילד, כמו שאנו יודעים, שואפת לקבוע את זכויותיהם של הילדים, זכויות פוליטיות, אזרחיות, כלכליות ותרבותיות. אומנם היא מכירה בזכויות הבסיסיות של כל ילד, ומגדירה גם, וזה מה שחשוב, את חובתה של המדינה כלפי הילדים. כמובן שהזכויות האלה הן מקיפות. הזכויות כוללות זכות לחינוך, לטיפול רפואי, הגנה מפני פעולות מזיקות כגון עינויים, ניצול מיני, ניצול בעבודה, התעללות, הזנחה וסחר. האמנה אף מתייחסת להגנת ילדים נכים, ילדים חסרי משפחה וילדים פליטים. ישראל, כמו שאנחנו יודעים, חתומה על האמנה, והיא מחויבת, גם אם היא לא חתומה, כמדינה נורמלית, להבטיח את הזכויות המפורטות באמנה ללא אפליה וללא התייחסות למאפייני לאום,

גזע ומגדר. כמו כן, היא חייבת להבטיח את הגנת הילד מפני אפליה בשל מעמד, השקפה. אבל לא כך הדברים. במדינה שבה האזרחים לא שווים, גם הילדים לא יהיו שווים. למשל, בחינוך, הילדים בישראל לא זוכים לשוויון בחינוך: לא באיכות השירותים הפיזיים, לא באיכות התכנים, ואפילו לא בכבוד הבסיסי שמערכת החינוך נותנת לתלמיד. עניים שווים פחות. קודם כול, העניים שווים פחות. מי שגר בפריפריה שווה פחות. ערבים שווים פחות. האסון הוא לגבי ילדים שהם גם ערבים, גם גרים בפריפריה וגם עניים. כמעט שאין להם שום הזדמנות לצאת ממעגל העוני או ממעגל השוליות בחברה, שלא לדבר על כבוד ושלא לדבר על כבוד האדם. אני דווקא אדבר על כאילו דברים שהם מחוץ לקונטקסט הפוליטי, הדברים של הביטחון הפיזי של הילדים. אני אתן סטטיסטיקה כמעט מזעזעת. נתונים של דוח "בטרם" לפני שנה, לשנת 2010, והם הוצגו, דרך אגב, בוועדה לזכויות הילד, שם יש מתאם ברור ומובהק, חבר הכנסת מיכאלי, אנחנו שומעים אותך מפה. הנתונים חושפים מתאם ברור ומובהק בין מידת ההיפגעות לבין המצב הסוציו-אקונומי. שיעור התמותה של ילדים שמתגוררים ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה הוא הרבה יותר גדול. הדוח מצביע כי שיעור התמותה מהיפגעות בלתי מכוונת בקרב ילדים ערבים גבוה פי-3.3 מהשיעור המקביל בקרב ילדים יהודים. בקבוצת הגיל אחת עד ארבע שנים, שיעור התמותה של ילדים ערבים גבוה פי-5.2 משיעור התמותה מהיפגעות של ילדים יהודים. שיעורם של הילדים הערבים שנהרגו כהולכי רגל גבוה פי-6.8 מהשיעור, אלה נתונים שגם אלה שחיים את האפליה מזדעזעים מולם. אנחנו מוסיפים לך עוד דקה. ילדים הולכי רגל, השיעור שלהם הוא פי-6.8. השיעור של הילדים בקרב הרוגי רכב גבוה פי-שניים מהשיעור המקביל בקרב הילדים היהודים. אלה נתונים שמזעזעים, בלי להגיד "ערבים" ו"יהודים". שתי קבוצות, בואו ונמחק את המלה "ערבית", ובואו ונמחק את המלה "יהודית", כי יש פה רגישות למלה "ערבי".

וזה הפער באחוזי התמותה וההיפגעות בין קבוצה א' לקבוצה ב'.

ואולי יותר טוב ויותר חכם להגיד: קבוצות א' וב' ולמחוק את "יהודי" ו"ערבי". מהמלצות הוועדה הבין-משרדית לבטיחות ילדים בחברה הערבית, בשיתוף עם "בטרם" יש המלצות, ולא רק חושפים את המציאות, יש המלצות. יש המלצות קונקרטיות, הם מצביעים על הקונטקסט של האי-שוויון: אי-שוויון בתשתיות, אי-שוויון בשירותים, אי-שוויון בתוכניות להעלאת המודעות. והם מצביעים על הגורמים האלה כגורמים המרכזיים מאחורי פערים בשיעורי התמותה.

גם להצביע על סטטיסטיקה זה לא מספיק, גם להודות באי-שוויון זה לא מספיק. צריכים לשנות את המצב. לא כולם רוצים לשנות אותו. מי שרוצים לשנות אותו צריכים בהרבה מקרים לתכנן תוכנית לאומית על מנת להבטיח את שלומם של הילדים האלה. הדוח ממליץ, ואני יודעת שהזמן שלי הסתיים, לפעול לצמצום הפער קודם כול בבטיחות הסביבה, לצמצום הפער בין היישובים הערביים ליישובים יהודיים, רמת הבטיחות בשטחים הפתוחים, להעלות את רמת הבטיחות בשטחים הפתוחים ובמבנים הציבוריים. אין מגרשי משחקים, אין מתקני משחקים בטוחים ואין תחזוקה, או התחזוקה אינה תקינה ביישובים הערביים.

תודה.

חברת הכנסת רונית תירוש, ואחריה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שהיא אחרונת המציעים.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברותי חברות הכנסת, בעצם יש לנו חבר, כשהייתי מנכ"לית משרד החינוך

להקמת יחידה בתוך משרד החינוך שתוודא שנושא זכויות התלמיד אכן מקוים, שתוודא שהתלמידים מודעים לזכויותיהם, אבל יחד עם זאת גם לחובותיהם ולאחריות הנגזרת מכך. מאז עברו מים רבים, ולפעמים גם מים עכורים, והיו מי שפירשו את חשיפת התלמיד לזכויותיו כפעולה שבעצם מנוגדת לזכויות המורה. אני עד היום לא הצלחתי להבין את הסתירה או את הקשר הסותר בין הדברים. אני חושבת שכמדינה דמוקרטית אנחנו חייבים לחנך את הילד מגיל צעיר, ככל שהרמה הקוגניטיבית שלו מאפשרת לו להבין זאת, כאשר אנחנו במשוואה שמים במשקל שווה גם את הזכות וגם את החובה, גם את הזכות וגם את האחריות. זה לא, אני מכירה את עמדותייך בנושא, חברת הכנסת וילף, ולכן אני מדברת על זה, וזו לא רק עמדתךְ. היו מי שהביאו את זה למקום לא ראוי ולא בריא. יכול להיות שיש גם מורים שלא הביאו את המשוואה הזאת, והתלמידים הרגישו שיש להם רק זכויות. אני לא אומרת שהכול עובר כשורה. אבל אני חושבת שמכאן ועד למחיקה של זכויותיהם של ילדים באשר הם המרחק עוד רב, ויש לנו עוד הרבה מאוד עבודה חינוכית לעשות בעניין הזה. במקום שאנחנו נכוון את המורים, ואת ההורים,

גם כן, שלפעמים יצאו מבוהלים מעצם העניין, שקיבלו גיבוי מתוכניות סאטיריות כמו "ארץ נהדרת" ותוכניות אחרות, שהגזימו עוד יותר, מצב, שכאילו הילד בא: זכותי, זכותי, זכותי.

זו מדינה שצריכה ללמד את הילדים שלה על ברכי אותם ערכים של דמוקרטיה, סובלנות, זכויות וחובות. אני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את זה.

יזמתי הצעת חוק, אני חושבת שאת אמרת כל מה שיש לך. רק תאפשרי לי.

אם יוסיפו לי זמן. אני הגשתי הצעת חוק, ממש לאחרונה, של הקמת מועצה לזכויות הילד, לא התלמיד, הילד באשר הוא, כנגזרת לאמנה שעליה חתומה ממשלת ישראל משנת 1991. כלומר, אז היה אשרור האמנה. זו למעשה אמנה בין-לאומית, נחתמה באו"ם, ואנחנו הצטרפנו לאותן מדינות נאורות שחשבו שיש מקום להצטרף. אבל אני חושבת שלצד חתימה על אמנה, שזה משהו קצת יותר תיאורטי, יש גם לעשות מעשה. היתה השופטת סביונה רוטלוי, שלקחה את אותה אמנה בין-לאומית שעליה אנחנו חתומים, וניסתה לגזור ממנה את הפעולות שצריכות להיעשות בתוך מדינת ישראל כדי שבאמת יהיו קצת שיניים לאותה אמנה והיא לא תישאר ברמת התיאוריה.

היה הנושא הזה של להבהיר את זכויותיהם של תלמידים, שלעתים גם נפגעו בצורה מאוד קשה ולפעמים גם בלתי הפיכה. אחת הנגזרות היתה באמת להקים גם נציבות כזו, שקיימת במדינות כמו צרפת, אירלנד, בריטניה, נורבגיה, קנדה, שבדיה ואוסטרליה, ואני חושבת שיש מקום שגם אנחנו נעשה זאת. במדינת ישראל יש גוף וולונטרי, שנקרא: המועצה לשלום הילד, בראשותו של מר קדמן, ד"ר קדמן. אני חושבת שזה לא צריך להיות כך. אני לא חושבת שזו צריכה להיות עמותה שחיה מתרומות, פעם יש ופעם אין. אני חושבת שצריך למסד במשרד המשפטים גוף סטטוטורי שישים עין. כמו שיש את הנציבות לאנשים מוגבלים, ששמה לב שכל חקיקה לא פוגעת, ולוקחת בחשבון גם צרכים של אנשים כאלה, באותה מידה צריך להיות מישהו שזה תפקידו, להיות ער למתרחש במדינה, ובעת הצורך גם לוודא שהחקיקה וכל מה שאנחנו מתקננים, גם ברמה של תקנות, שזה לא יפגע בזכויות בסיסיות של ילדים. לצערי הרב, ההצעה שלי נדחתה, בעיקר על-ידי שר החינוך. אני לא מצליחה להבין מה הנימוקים שלו ומדוע. ואני שוב מזכירה, גם למשרד החינוך ולעומד בראשו, שמדובר כאן בנגזרת של אמנה בין-לאומית, ורבות המדינות שבחרו להקים גוף סטטוטורי שכזה. ואם צריך איזונים כאלה ואחרים, זה בדיוק המקום והזמן לקיים דיון על הנושא, למצוא את האיזונים הנכונים, ולא לשפוך את התינוק במקרה הזה עם המים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אחרונת המציעים, ואחרי זה ישיב שר המשפטים יעקב נאמן.

השר בגין לקח עליו את המשימה. בבקשה, בבקשה. חמש דקות, חברת הכנסת אבקסיס, ואם נצטרך נוסיף לך דקה. אדוני היושב-ראש,

אז באמת בנשיאות הכנסת קיימנו דיון בנושא הזה. גם היושב-ראש בעצמו הביע את חוסר שביעות רצונו ממה שהיה בוועדת השרים האחרונה, מה גם שכשקובעים באמת ימים מיוחדים בכנסת, המטרה היא לקדם חקיקה, לשנות משהו. וכאשר ישנה האופציה להגיש מחוץ למכסה של הסיעות הצעות בהתאם ליום מיוחד, אז יש דרכים אחרות לעשות את זה. אפשר באמת לקבוע, כמו שאמרה חברת הכנסת עינת וילף, מכסה מסוימת, ואז ידעו חברי הכנסת שיש מכסה. מי שהיה מספיק ערני, ומספיק חשוב לו הנושא, יהיה בין הראשונים שיגישו את הצעות החוק לוועדת שרים, וזכותם תידון שם. לא ייתכן שאנחנו מגיעים לפה ואנחנו מצהירים הצהרות כמעט כמו ההצהרה של האו"ם על אמנת זכויות הילד, אבל כשאנחנו מנסים לראות מה נעשה בזה, אז המעשים הם קצת פחות. אני מקבלת את עמדתו של השר בני בגין. אני יודעת את התייחסותו לדברים האלה. ובאמת, יכול להיות שיש יותר מדי חוקים. לכן, צריך למצוא את הדרך הנכונה. לא לדון בשום חוק, מה גם שחברי הכנסת נורא התאמצו, אני יודעת, לפחות באופן אישי אני יכולה להעיד, כדי להשיג את הרוב בוועדת שרים על הנושאים הספציפיים האלה.

אנחנו פה שוב פעם מדברים בלי שהיה דיון אמיתי בוועדת שרים. ולכן, אי-אפשר לקדם חקיקה בנושא.

אדוני היושב-ראש,

אומרים שכל ילד הוא עולם ומלואו, וכל ילד הוא עולם בפני עצמו. אמרו את זה אנשים רבים וגדולים ממני כבר בעבר. וזה מתאר את המהות הכל-כך חשובה והכל-כך הכרחית של הנושא שאנחנו מציינים היום, יום זכויות הילד.

כמו שציין קודם חבר הכנסת זבולון אורלב, מעל 20 שנה חלפו מאז אישרה עצרת האו"ם את אמנת זכויות הילד, אמנה שעליה חתומה גם מדינת ישראל. אני רוצה להאמין שזה לא עוד צעד הצהרתי ובזה תם הסיפור, אלא התחייבות של ממש, התחייבות לפעול למען קידום המודעות לזכויות הילד, התחייבות לפעול למען רווחתם, בריאותם של ילדינו וכדומה. הרציונל פה הוא מאוד פשוט: בכל פעולה הקשורה לילדים, טובתו של הילד היא השיקול המנחה.

אולי לא כדאי לקבוע בחוקים מי עדיף, האם אבא,

אלא להסתכל על כל ילד ספציפי. כל ילד הוא עולם. אני חייבת להגיד שרק בשבועות האחרונים הייתי בכמה ועדות, בחלקן גם ועדות של זכויות הילד, ששם יושב חבר הכנסת אורלב כיושב-ראש, והדברים היו מזעזעים. אבל רק אתמול היינו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שיש שם הצעות חוק שלנו, שמדברת בדיוק על זה: בוא נתאים את הטיפול לילד, ולא את הילד לטיפול המתאים לנו כמשרד, או אתה יודע מה? בוא לא נהיה פוליטיקלי-קורקט. בוא נתאים את הילד לטיפול הזול ביותר, כי זה מה שקורה עכשיו. הצעת החוק שלנו מדברת על כך שבעצם החובה של המדינה תהיה לספק לילד את מה שהוא דורש, להסתכל עליו כאינדיבידואל. ואני חייבת להגיד שהיום אנחנו מגלים שחלק מהילדים שנקבע לגביהם על-ידי בית-משפט, או ועדה מקצועית של משרד הרווחה, שהבית מהווה סכנה בעבור הילדים האלה,

הרבה יותר קל והרבה יותר זול לטפל בו בקהילה, גם כאשר המשפחה שלו לא יכולה או חסרת מוטיבציה לשיקום. אנחנו יכולים להחזיק אותו בקהילה. מה זאת אומרת בקהילה? הוא בסופו של דבר חוזר הביתה, לישון בבית, והרבה פעמים זה אצל אותם הורים מתעללים. אמרה לי כבר מפקחת החינוך הארצית מטעם משרד החינוך, של המועדוניות של הרווחה והחינוך ביחד, שהיא לא ישנה בלילות. דבורה מרחבי שמה. ויש לה האומץ לבוא ולהגיד את זה. היא אומרת: אני יודעת שב-19:00 אני מחזירה את הילדים האלה להורים המתעללים. אני לא יודעת אם למחרת אני אקבל אותם, אם אני לא אשמע בחדשות שקרה להם משהו. תשמע, זו אחריות באמת מלחיצה. ושוב, הנה הצלחנו להעביר בוועדת העבודה והרווחה את הצעת החוק לקראת קריאה ראשונה, אבל כבר היו כאלו שקמו והתרעמו, וכבר צעקו: תקציבי. מה שאומר, שאם זה תקציבי, אנחנו לא נוכל להעביר את זה פה. אני מקווה מאוד שאנחנו נגיע לדין ודברים מול משרד האוצר ונתקן את העיוות הזה. אני בטוחה שהשר בני בגין יעזור לנו בזה, כמו שהוא עזר לנו בוועדת השרים להעביר את החוק הזה, שבואו נודה, הוא כבר עובר יותר מדי זמן בכנסת, מתקופתו של רן כהן. ואני מקווה מאוד שבתקופתי ובתקופה של הקדנציה הזאת נצליח לתקן את זה. לסמוך עלייך, את יודעת איך עושים את זה. אנחנו צריכים עזרה. לאוזן קשבת יחד עם חברים אחרים גם, נכון. אני מודה, באמת לא היה קל, ושרים מאוד חזקים עזרו שם, והמשרדים הרלוונטיים. בסופו של דבר, אנחנו נוסיף לך דקה, חברת הכנסת אבקסיס. בבקשה. אז זה באמת רק על קצה המזלג, אבל יש הנושא של חוקרי ילדים שהוזכר פה קודם. לפי המועצה לשלום הילד מדובר על למעלה מ-1,000 ילדים שמחכים לחקירת ילדים.

כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים גם על ילדים מתחת לגיל 12. במקרה הטוב הם ימתינו כמה ימים, במקרה הגרוע הם ימתינו כמה חודשים. פרט לטראומה שהילדים האלה עוברים, תחשוב מה זה אומר: שככל שלא חוקרים אותם, אותו פדופיל או אותו מתעלל נשאר חופשי בציבור שלנו. כל מה שהוא צריך לעשות זה לחפש עכשיו את הילד הבא. אנחנו גם שמענו עכשיו על מגמה של לבוא ולמחוק בקשות לחקירות, שזה קטסטרופה בפני עצמה, ואת זה אנחנו מתחייבים לבדוק. אני חייבת להגיד שבוועדה לזכויות הילד אתמול אנחנו דיברנו על הנושא של זנות בגיל צעיר,

יסכים אתי חבר הכנסת אורלב, עלה נתון מזעזע, שההתחלה היא בגיל 12 13. תחשבו על זה, בית-ספר יסודי. כשאתם רואים ילדים הולכים עם הילקוט שלהם לבית-הספר, תחשבו שהם אובייקט מיני.

תודה לחברת הכנסת אבקסיס. אז אני אסיים פה באמת. יש כל כך הרבה דוגמאות בעניין הזה, אבל המסקנה היא אחת: חתימה על אמנות לא תביא לשינוי כל עוד לא נפנים באמת ונאמץ את הערך היקר כל כך של טובת הילד. הילדים של היום הם אזרחי המחר, הם העתיד והם המראה של החברה שבה אנו חיים, וחשוב שנבין זאת. הילדים עצמם אינם עוד אמצעי להשגת מטרה, הם המטרה עצמה. ואולי נציבות באחד המשרדים, במשרד ראש הממשלה, אני חושבת שזה באמת המקום האופטימלי, ואז באמת כל חוק, כמו שהציעו גם חברת הכנסת רונית תירוש וגם חבר הכנסת זבולון אורלב, כל חוק יצטרך להסתכל דרך העיניים של הילד. ולמשל, אם נעשים פינויים מדיור ציבורי כאשר יש גם ילדים קטנים, ידעו לאן שולחים את הילדים האלה, שלא ישלחו אותם,

אנחנו נמשיך את הדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בהצעתה של חברת הכנסת אבקסיס. כבוד השר, בבקשה. אני מבין שהבנת, חבר הכנסת אורלב, את הסיומת שלי.

בבקשה, אדוני השר, להשיב למציעים במקום כבוד שר המשפטים יעקב נאמן.

אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת המציעות והמציעים, אני אבקש בכל זאת לדייק, בבחינת המשך להערה שהערתי מן המקום בדבר החקיקה הפרטית היתירה. אני מאוד מודה לסגן המזכיר שלנו, סגן מזכיר הכנסת מר נאזם בדר, שהמציא לי מייד את הנתונים. הוא אסף אותם ועיבד אותם במסגרת מחקר שערך בקורס לניהול בכיר שעסק במעמד הכנסת בעיני הציבור. העודף של החקיקה הפרטית איננו מביא לעודף של יחס כבוד של הציבור לכנסת. הנתונים, אני אתחיל אולי רק מן הכנסת החמש-עשרה, 1999 2003: נחקקו 5.6% אני מבין שכבוד סגן המזכיר הצטרף לצד של הממשלה נגד חברי הכנסת. כבוד סגן המזכיר, ברוב יעילותו, מספק לבית, הוא לא שמר על עקרון הפרדת הרשויות. מספק לבית נתונים, ואנחנו חופשיים לפרש את הנתונים ולהסיק את המסקנות. אני מאוד מודה לך, מר בדר. יש נתון שחקיקה פרטית מורידה את כבוד הכנסת?

יש כזה נתון, שהעודף מוריד את כבוד הכנסת? הוא אומר לך, לא, זאת היתה הערה שלי.

המחקר נערך במסגרת קורס לניהול בכיר, שעסק במעמד הכנסת בציבור. נקודה, סגור מירכאות. הערתי בהערתי שאני חושב שעודף חקיקה פרטית, שבעיקרה, לצערי, כנראה איננה רצינית ואיננה מבשילה לידי חוקים, איננו מוסיף ליחסו החיובי של הציבור לכנסת. אני רוצה להביא את הנתונים, חברים. בכנסת החמש-עשרה, ארבע שנים, נחקקו 5.6% בלבד מתוך 4,200 הצעות חוק פרטיות, בכנסת השש-עשרה, 2003 2006, 4.8% מתוך 4,200, קצת פחות, הצעות חוק פרטיות, בכנסת השבע-עשרה, במשך שנתיים, שנתיים וחצי, מ-2006 ועד ספטמבר 2008, נחקקו, עברו את כל התהליך, 4.5% מתוך 4,017. היום אנחנו עומדים בכנסת הזאת, אנחנו במחציתה בערך, והיו בסביבות 4,000 או קרוב ל-4,000. אני חושב שצריך לשים לב לתופעה הזאת ואולי מעז יצא מתוק, מן האירוע הבלתי נעים הזה, כפי שאירע ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה, כדאי להסיק מסקנות. בבקשה, חבר הכנסת אורלב.

אני מודה. אדוני השר, אתה זכית להיות הרבה זמן שר ואני זכיתי להיות הרבה זמן חבר כנסת. אני

עד היום, במצטבר, אני חושב ששנתיים וחצי, בכל חיי,

הואיל ואני כבר עומד אחרי למעלה מ-60 חוקים בימי חלדי בכנסות, אני יכול לומר לאדוני שיותר מהצעות החוק שהנחתי, ראיתי בהן נחת מאשר הצעות שחוקקתי, כיוון שחלק מעניין הנחת החוק מביא את המשרד הממשלתי, מביא את הגורם, להידבר, מביא לפתרון הבעיה, מביא לידי כך שיש התנעת תהליך. יש יתרון גדול לעצם הנחת החוק.

בבקשה, כבוד השר. אני מאוד מודה לחבר הכנסת אורלב, חברי, על ההערה הנכונה במהותה. קשה מאוד לשפוט, יש רבות כאלה. אני לא חושב ש-95% מבין 4,000 הצעות חוק שלא הגיעו לגמר חקיקה, שכולן או אפילו רובן הן הצעות חשובות מהסוג שאתה הבאת כאן בפנינו. הערתך היא ממש נכונה ובמקום. אני יכול להעיד על כך מתוקף ניסיוני בן השנתיים בוועדת השרים לחקיקה. ודאי שאתה צודק. עכשיו לעצם העניין, אדוני היושב-ראש. אני גזלתי קצת זמן בנתונים, אבל לפעמים כדאי שגם יהיו הנתונים המדויקים. אני מבקש שוב להתנצל בשם חברי שר המשפטים, שיש לו התחייבויות קודמות ולא יכול היה להיות נוכח, ואביא את הדברים הבאים. בשנת 1954 המליצה העצרת הכללית של האומות המאוחדות לציין מדי שנה את יום הילד הבין-לאומי. התאריך שנקבע הוא 20 בנובמבר, היום שבו אישרה העצרת הכללית את האמנה בדבר זכויות הילד בשנת 1989. ביום זה פועלים כל הגופים והארגונים בכל רחבי העולם, ובעיקר בכל האמצעים ברשתות התקשורת בעולם, למען קידום המודעות לזכויות הילד. מדינת ישראל חרתה על דגלה את החובה לדאוג לרווחת הילד, ובשל כך היה זה אך טבעי כי מדינת ישראל תחתום בשנת 1990 על האמנה בדבר זכויות הילד, אשר נכנסה לתוקף לגבי מדינת ישראל ב-2 בנובמבר 1991. אם כי, כפי שהעיר חבר הכנסת אורלב, עדיין לא היתה לחוק. באמנה זו נקבע כי כל הזכויות וההגנות המעוגנות בה יחולו על כל ילד הצעיר מגיל 18. בכל פעולה הקשורה לילדים, טובת הילד היא השיקול החשוב ביותר. באחריות המדינות לטפל, לדאוג, שלא יאונה רע לילדים. על המדינה לספק הגנה לילדים מפני פעולות מזיקות, כגון עינויים, ניצול מיני, ניצול בעבודה, התעללות והזנחה וסחר בילדים. ילד זכאי לכך שמייד לאחר לידתו יירשם וייקרא בשם פרטי, יקבל אזרחות, יכיר את הוריו ויטופל על-ידם. ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם אלא במקרים חריגים, כגון התעללות והזנחה. אעיר לעניין זה, חברתי חברת הכנסת לוי אבקסיס, את העלית את הסוגיה הזאת ואת הסכנות לילדים. אנחנו רואים כאן שיש זכות מוקנית לילד להישאר בחסות הוריו. אני מכיר, מצד שני, גם זה עניין של איזון, תלונות על כך שרשויות המדינה והעובדות,

והעובדים העוסקים בכך, מגלים לעתים פזיזות יתר בניתוק ילדים מבתיהם. אני לא אומר שאני מקבל את הטענות האלה, אני רק, החוק הוא: אם זה בניגוד להורים, זה רק על-פי צו בית-משפט. טוב, אוקיי. השופט שומע את כל הצדדים. אני מסכים, אני רק אומר שהתלונות האלה גם קיימות. יש לי איזו קרבה מסוימת לעובדים מהסוג הזה. אני לא אומר שאני מקבל אותן, אני יודע את האחריות המוטלת עליהם. כפי שאמרה המפקחת שהזכרת, אנשים לא ישנים בלילה מכובד האחריות, ולא תמיד קל לדעת מראש. אני ממשיך. לכל ילד הזכות לקבל חינוך וטיפול רפואי. לכל ילד, אם הוא מסוגל לחוות דעה משלו, יש הזכות להביעה. באחריות המדינה להגן על ילדים מפני שימוש בלתי חוקי בסמים ועל המדינה להכיר גם בזכותו של הילד למנוחה ופנאי. בנוסף לאמנה בדבר זכויות הילד, בשנת 2001 מדינת ישראל חתמה על הפרוטוקול המיוחד לאמנה בדבר זכויות הילד לעניין איסורים על התופעות המחרידות כגון פורנוגרפיה של ילדים. פרוטוקול זה אושרר על-ידי ממשלת ישראל ונכנס לתוקף בקיץ 2008. בנוסף לכך, מדינת ישראל אף חתמה על הפרוטוקול המיוחד לאמנה בדבר זכויות הילד באשר לאי-מעורבותם של ילדים בסכסוכים מזוינים. פרוטוקול זה אושרר על-ידי ממשלת ישראל ונכנס לתוקף בקיץ 2005. במקביל למחויבויות הבין-לאומיות של מדינת ישראל בנושא זה, גם החוק הישראלי מעניק לעיקרון של טובת הילד מעמד מיוחד ועיקרי בכל העניינים הקשורים לילדים. מערכת המשפט בישראל מכירה במעמדו המיוחד של הילד ומעניקה לו זכויות מסוימות הייחודיות לו. זכויות אלה מגינות על אינטרסים חשובים, כגון חינוך, בריאות ורמת חיים נאותה. חבר הכנסת חנין, שהיו לו התחייבויות אחרות ונאלץ לעזוב את הדיון, כפי שאמר לי, הוא אחד מן החרוצים בחברינו כאן ונוכח כמעט בכל הדיונים, הזכיר את המסקנות של הוועדה בראשות כבוד סגנית נשיא בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, השופטת סביונה רוטלוי. כאן אני רואה את ההערה החשובה הבאה, ועל-פיה לפני חודש ימים לערך נכנס לתוקפו תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, שמטרתו להוציא לפועל תוכנית ניסיונית מיוחדת שמטרתה שמיעת הילד בהליך משפטי הנוגע אליו. תיקון זה מבוסס על ההמלצה פרי עבודתה של הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה, בראשות השופטת רוטלוי, והתוכנית התבצעה בשיתוף משרד המשפטים, הנהלת בתי-המשפט, משרד הרווחה וארגון "אשלים", והיא התקיימה במשך שנתיים בבתי-המשפט לענייני משפחה בירושלים ובחיפה. לאחר סיום תוכנית הניסוי ולימוד מסקנותיה נכנס לתוקפו התיקון כאמור, שמקנה לבית-המשפט לענייני משפחה, כבר מקנה, ללא המתנה לאמצעי נוסף, לבית-משפט הדן בתובענה בענייני משפחה הנוגעים לילד, את הסמכות לאפשר לילד אכן הזדמנות להביע את רגשותיו, את דעתו ורצונו בפני המותב ולתת להם משקל ראוי בהחלטה, וזאת בהתאם להוראות, שנועדו להבטיח שבמקרה זה הילד יוכל להביע את עצמו ללא פחד וללא השפעה של מי מבני המשפחה. כפי שידוע היטב לכול, דווקא ההתפתחות הטכנולוגית מעלה אתגרים חדשים וחמורים לכל העוסקים במלאכת השמירה על זכויות ילדים והגנה עליהם מפני ניצול במישורים אחדים, שאין צורך לפרטם. אנחנו הרי יודעים, גם חברי הכנסת שהגישו את ההצעות, שנוכחים ושאינם נוכחים, גם בעבודה היומיומית שלכם בכנסת ושל גורמים אחרים, לא נחסך בארצנו מאמץ, וכל העוסקים במלאכה החשובה הזאת עושים בוודאי כל שביכולתם כדי לקדם את הנושא ולהשיג את המטרות החשובות כל כך של קידום רווחתם וטובתם של ילדים.

חשוב כזה ורגיש כזה המלאכה כנראה איננה מסתיימת, ויש בפנינו עוד מלאכה רבה כדי להשיג את כל מטרותינו אלה. עד כאן שמעתם, חברים, את הדברים. תודה לאדוני השר. 44 שניות. שמעתם את הדברים החשובים שאני קראתי בפניכם, שלא לומר, כמעט בדייקנות, שהם פרי הנאום שכתב עוזר שר המשפטים, חברי גלעד סממה. אני, אדוני היושב-ראש, מבקש להוסיף רק שתי הערות. לא נזכרה בדיון התוכנית החשובה מאוד, המרתקת, רחבת ההיקף, של משרד הרווחה, תוכנית איתור של ילדים בסיכון.

עוסקים בבת אחת בעשרות אלפים, אולי יותר,

מנסים לאתר בשלב המוקדם את הסיכונים, הנובעים לעתים אפילו מלקויות למידה של ילדים בגיל צעיר. כי אנחנו יודעים שחלק ניכר מן העבריינים הנידונים בבתי-המשפט הם אכן מאותרים בדיעבד כאנשים בעלי לקות למידה, שלוּ אותרו מלכתחילה, אולי היו חוסכים את כל עוגמת הנפש. מכיוון שחברת הכנסת חנין הזכירה את החברה הערבית ואת המאפיינים הפחות נעימים שלה בהקשרים האלה, הדורשים בהחלט טיפול, אני חושב שחלק מהעובדה, אני מנחש שחלק מן העובדה שאחוז כה גבוה של עבריינים נמנים אכן עם האזרחים הערבים, נובע קודם כול מהעוני ומחוסר המודעות ומחוסר הטיפול בחלק מהילדים, שהם בעלי לקות למידה מלכתחילה. אני לא חושב שזה עניין של אפליה אלא עניין הנובע מעצם העוני. העוני בקרב האזרחים הערבים, מבחינות מסוימות גם העוני בקרב האזרחים היהודים החרדים, הוא הבעיה היסודית, וצריך לטפל בה. הערה אחרונה. אני מברך על היוזמה כפי שהעלה אותה בנאומו חבר הכנסת אורלב להקמת נציבות זכויות הילד.

דרככם בעניין זה, לרווחתם של ילדים בארצנו. תודה לך, אדוני היושב-ראש, על סבלנותך. אני מציע את כל ההצעות להעביר לוועדה לזכויות הילד,

שיהיה בה דיון עם נציגי הממשלה, ומה שאפשר לקדם נקדם במהרה.

לאדוני השר. ובכן, אדוני השר מציע להעביר את זה לדיון בוועדה לזכויות הילד. המציעים מקבלים את הצעתו של אדוני השר. אנחנו מצביעים על העברת הנושא לדיון בוועדה לזכויות הילד. מי שבעד, בעד העברה, מי שנגד, נגד העברה, בעד ההעברה לוועדה לזכויות הילד, ושם יתקיים הדיון ביום הבין-לאומי לזכויות הילד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לזכויות הילד נתקבלה.

הסיומת שלך, שמה שקורה בחברה הערבית, הנתונים הקשים שהזכירה חברת הכנסת חנין זועבי, לא נובע מאפליה, אז אם הם לא נובעים מאפליה, אז איפה הממשלה שמתקנת מצב מעוות עם נתונים קשים כאלה? אני רוצה לקבל את הצעתך שזה לא נובע מאפליה. אבל איפה תפקידה של הממשלה לתקן את העיוותים האלה ולהציל את הילדים האלה?

לא חשובים המניעים, התוצאה מדברת בפני עצמה. חברה שיש בה נתונים כאלה קשים, הממשלה מתבקשת לתת להם טיפול ייחודי ומיוחד כדי לסגור את הפערים האלה. במקרה הזה אי-אפשר להגיד: ערבים וחרדים. נכון, הממשלה ה-32, שאני מתכבד להיות חבר בה, עושה רבות בתחום הזה. ודאי שמשרד הרווחה, בתוכנית, אדוני השר, הוויכוח הוא לא: עושה רבות, הטיפול שהוא נותן איננו מבחין בין יהודים לערבים בעניין זה. תודה, אדוני השר. ברשותכם, אני מכריז על תוצאות ההצבעה, אשר קובעת שהנושא עובר לדיון בוועדה לזכויות הילד. לפי בקשת המזכיר, פעם נוספת, כבוד הרב נסים. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי,

בכסלו התשע"ב, 30 בנובמבר 2011, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה. תודה רבה.